בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. הבוקר הזה ליבנו עם תושבי הדרום, עם החיילים שנמצאים שם. צר לנו מאוד על מה שהיה בלילה. אנחנו שולחים תנחומים למשפחות ההרוגים ושולחים החלמה מהירה לפצועים. אנחנו כמובן מקווים שהשלב הזה או הסבב הזה של המלחמה שגורם הרבה מאוד נזק יסתיים. אנחנו בוועדת הכספים, כמו תמיד וגם הפעם, נשתדל לעשות מהר את התרומה שלנו לגבי פיצוי האנשים שנגרמו להם נזקים גם בבתים וגם בכל האזור. נעשה כל מאמץ על מנת שהבעיות האלה ייפתרו. כל מה שתלוי בוועדת הכספים, נעשה זאת, כמו בעבר, כמה שיותר מהר. אני מקווה שנוכל להתגבר על זה ואנחנו מתפללים לקודש ברוך הוא שהסבב הזה יסתיים וכי היריות, הטילים והמלחמה שמתנהלת שם תסתיים ויהיו כמה שפחות נפגעים. אנחנו עוברים לסדר היום. החיים כנראה חזקים יותר. אנחנו עוסקים באישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 13-248-18). ארז, בבקשה. בוקר טוב לכולם. כבוד היושב ראש, חבר הכנסת משה גפני, אני מתכבד להביא בפניכם את רשימת אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. מספר הרשימה הוא 13-248-18. הרשימה הזאת כוללת מוסדות ציבור במגוון רחב של כל פעילויות החברה האזרחית. רשימה די גדולה באופן יחסי.

101 מוסדות ציבור שמובאים לאישור ועדת הכספים. אנחנו משתדלים לעמוד בקצב של הבקשות. יש הרבה בקשות בשנים האחרונות. כאמור, אני מביא את זה לאישור ועדת הכספים. כאמור, מספר הרשימה הוא 13-248-18 והיא מונה 101 מוסדות ציבור מכל מגוון הפעילויות של החברה האזרחית במדינת ישראל. אמרנו, רשימה ארוכה של 101 מוסדות. אני קודם כל רוצה לדעת האם יש בעיות עם הרשימה מבחינת ניהול תקין. בשלב זה אני לא רואה כאן את נציגת משרד המשפטים. גתית אמורה להגיע. היא החליפה את בנימין למקין. אני רק רוצה לדווח לוועדה שכל הרשימה הזאת עוברת בהתאם לנוהל לפני כן למשרד המשפטים, לרשות התאגידים, לרשם העמותות ושם בודקים ורואים אם יש אישור ניהול תקין או אין. במקרים בהם אין אישור ניהול תקין,

יש אישור של הגשת מסמכים,

מציינים זאת ואנחנו גם נותנים אישור לשנה. רשות התאגידים ורשם העמותות זה אותו אחד. רשות התאגידים למעשה תחת הגג של רשם העמותות, רשם החברות. למה אתה אומר פעמיים? למה אתה אומר רשות

חברות לתועלת הציבור ברשם החברות. רשם החברות,

רשם המפלגות ורשם ההקדשות, כולם נמצאים תחת גג אחד. זה מעניין אותי לגבי משהו אחר. אתה אמרת שזה עבר את רשם התאגידים ועבר את רשם העמותות. מה ההבדל ביניהם? למעשה זה אותו מקום אחד.

את זה אני יודע. אבל למה אמרת פעמיים? מה הסמכויות של אלה ומה הסמכויות של אלה? יש סמכויות שונות לרשם התאגידים לעומת רשם העמותות בהקשר של עמותות?

זה רק לעניין של אישור ניהול תקין. הם מציינים לנו שיש

אני מזכיר לוועדת הכספים שכאן אתם מאשרים רק עמותות שיש להם אישור ניהול תקין וההסדר שאנחנו עשינו בשנים האחרונות על מנת לקצר את הטווחים, כי לוקח שנתיים לקבל אישור ניהול תקין. על מנת לקצר את הטווח שעמותה צריכה לעבוד, אנחנו מסתפקים באישור הגשת מסמכים. מי שנותן את האינדיקציה הזאת, זה למעשה רשם התאגידים, אותה גברת גתית שאמורה להיות כאן. כמה עמותות, אם בכלל, הורידו מסך והשאירו אותנו תלויים באוויר? מה זאת אומרת הורידו מסך? בדיוק כמו שחברה מורידה מסך ונעלמת לנו. לעמותות אין את סעיף 6 לחוק החברות. לא חל הנושא של הרמת מסך. לעמותה יש חברים. לא נתקלתי בפעילות כזאת.

רשם העמותות, אם יש בעיה עם עמותה, הוא קורא לפירוק שלה והוא מפרק אותה. הוא הולך לבית משפט. לגבי רשם

חוק החברות כולל בתוכו את סעיף 345 חל"ץ,

המטרות של חברה לתועלת הציבור הן שונות מחברה רגילה. חברה רגילה, המטרות שלה הן הצעת רווחים לבעלי המניות שלה. זאת אומרת,

חברה לתועלת הציבור, היא חברה שאמורה לפעול לטובת המטרות של התוספת השנייה של חוק

ושם כלולות של דת, תרבות, חינוך, צער בעלי חיים. יש הרבה מטרות מודרניות

ועדת פרישר באה לאמת את המטרות האלה בחקיקה בתוך סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ולכן חידדתי ואמרתי שיש גם חברות שהן גם מקבלות אישורים כמוסדות ציבור.

בבקשה לשבת ליד השולחן. עשיתי כל מאמץ להמתין אבל תשתדלי לבוא בזמן. לרשימה הזאת שהביא ארז, האם יש לך הערות?

אין הערות. יש ניהול תקין וכל מה שמופיע. יש אישור ניהול תקין או אישור על הגשת מסמכים.

על עמותות וחברות לתועלת הציבור. הוא שאל אותי למה הזכרתי את רשם התאגידים ואת רשם העמותות. חברות לתועלת הציבור, זה ברור. אבל ההבדל בין רשם התאגידים לבין רשם העמותות. האם יש הבדל? רשות התאגידים מאגדת רשמים כמו רשם המפלגות, רשם העמותות, רשם ההקדשות. אני יודע. הוא גם רשם המפלגות והוא גם רשם העמותות.

אני שואל האם יש הבדל בסמכויות או שזה אותו דבר, רשם התאגידים ורשם העמותות. לראש רשות התאגידים יש את כל הסמכויות כרשם העמותות. למה קוראים לזה בשני שמות? הם למעשה איגדו בשנת 2006 את כל הרשמים תחת רשות אחת וראש רשות התאגידים הוא למעשה כל הרשמים. איזה רשמים מתחת לראש רשות התאגידים? אני מבין שהוא יושב למעלה ויש מתחתיו צלעות. יש סגנית ראש רשות התאגידים לענייני מלכ"רים שתחתיה מסופחות גם חברות לתועלת הציבור וגם מוסדות. היא קיבלה את הסמכויות של ראש הרשות והיא למעשה מנהלת את היחידה. יש סגנית שהיא לזרוע העסקית שאלה חברות ושותפויות ולה ניתנו סמכויות מראש הרשות והיא מנהלת את היחידות הללו. למעשה ראש רשות התאגידים הוא

שאחראי על כל אלה שמתחתיו.

הוא האציל סמכויות לשתי הסגניות שלו. החכמנו. לא ידענו. איך אתם בודקים אישור ניהול תקין מול העמותה? העמותה או חברה לתועלת הציבור למעשה כל שנה צריכה להגיש מכלול של דיווחים, דוח כספי, אם זה מחזור מעל מיליון ו-200,000 שקלים - הוא צריך להיות מבוקר על ידי רואה חשבון, דוח מילולי, חמשת מקבלי שכר גבוה, תשלום אגרה. העובדים שהם עובדים מינהליים והם רואי חשבון בודקים המסמכים הללו וככל שהדיווחים הוגשו ואין אינדיקציה מבחינתנו שהיא מונעת במועד של מתן אישור ניהול תקין, אנחנו נותנים אישור ניהול תקין. על אישור ניהול תקין יש איזושהי הערה שמשקפת למעשה את הבדיקה שאנחנו עושים, שזה רק הגשת דיווחים.

שאין איזשהו ליקוי בהתנהלות העמותה, אבל בדקנו את הדיווחים ולנו אין איזושהי אינדיקציה שכרגע מונעת מאתנו לתת לה אישור ניהול תקין.

העוזר שלי אומר לי שכתב לי והתקשר עכשיו הוא אומר לי, אני לא מכיר את זה ליאור לפיד, עמותה מספר 86, זרעים של שלום. הוא אומר שהוא לא הגיש את הבקשה הזאת, הוא לא היושב ראש שלה ויתכן שאחרים הגישו אבל הוא לא חתם על דוחות. אי לא רוצה לומר מה אני מריח בעניין הזה אבל הוא לא מכחיש שהוא בעמותה אלא הוא אומר שהוא לא היושב ראש ולא הוגשו דוחות. הוא שמע שזה מונח על סדר היום לאישור. אתה יכול להסתכל רגע? אני לא מכיר את זה. אין לי כאן כל עמדה. אני רק אומר מה הוא אמר. מהבדיקה שלנו, למעשה יש כאן שני חברי הנהלה - איל רונדל וליאור לפיד. הדרישה שלכם הייתה לציין לפחות אחד מהם.

שני חברי הנהלה. מה אתה מציע לנו לעשות?

הוא אומר שהוא חבר בהנהלה אבל לא הוגשה הבקשה והוא לא היושב ראש. תאריך ייסוד ההנהלה הוא 6 בפברואר 1997,

נוסדה העמותה. הוגשה בקשה לאחר כ-10 שנים. זאת אומרת, ב-2018. זה שהוא חבר העמותה, אין עוררין על כך. אתה יודע מי חתום על הבקשה ועל הדוחות? אני יכול לבדוק. לא הבנתי, הוא מבקש לא לאשר?

הוא כחבר ועד ההנהלה מבקש לא לאשר?

יש לי הערכה לגבי מה שקורה שם. אני בכלל לא מכיר את האנשים. אני מוכן לבדוק את זה. זה מאוד מפתיע אותי הדבר הזה. כחבר ועד, יש את כל הנושא של התקנות המצוי, יש את אסיפת החברים והוא לא יכול להחליט כחבר ועד, לקום מחר בבוקר ולומר שהוא לא רוצה. זאת אומרת, אפשר לקרוא לנציגי העמותה אלי לשימוע ולבדוק אתם. בסדר. ברשותכם, נאשר את הרשימה, כולל הסעיף הזה, סעיף 86, ואני אגיש רביזיה על סעיף 86 כדי שתשב אתם ותבדוק שאין כאן איזו בעיה.

אתה תבוא ותאמר שאין בעיה ואני אסיר את הרביזיה.

כך עשינו. האמת היא שהוא צריך לשלוח מכתב אבל הוא כנראה לא הספיק.

אני שם לב שהרשימות גדלות מפעם לפעם.

אתם עובדים כנראה מהר ועובדים בסדר וזה חשוב מאוד מכיוון שיש דברים שהמדינה יורדת מהם ולא נותנת אותם. אדוני היושב ראש, אם תגדיל לקו העימות ואזורי עדיפות ל-50 אחוזים, הרשימה תגדל. אני קורא לך. מה זה 50 אחוזים? במקום 35 אחוזים הטבות. תגיש הצעת חוק. יחד אתך. יחד אתי. אני אחתום אתך.

אני רוצה להציע את זה גם פורמלית. אני חושב שדווקא על רקע מה שקורה עכשיו בדרום, ואני אתייחס לזה אחר כך בהערה לסדר, אני מבקש לומר שיכולה להיות הבחנה בין הטבה כאשר למשל אומרים לבית חולים פוריה שיגייס 40 מיליון שקלים להקים מחלקת שיקום, לבין ההטבות של עשירי העולם, לאיכילוב ולשניידר. לכן אני מציע, חבריי במשרדי הממשלה, ליצור דיפרנציאציה לפי מפות העדיפות ולהגדיל את ההטבה. גברתי היועצת המשפטית, האם זה סביר שנגדיל את ההטבה לישובים שמראש מקבלים פחות? אתם יודעים שבישראל יש חוק מאוד מעניין לפיו כל הנחלים זורמים לים וכל הכסף לתל אביב. בואו ננסה להשתלט על החוק הזה. יש חוק כזה, זה בסדר גמור, אבל אם אתה רוצה להיות רציני בעניין הזה, תעשה את מה שאני עשיתי בפעמים קודמות. אני הגדלתי את ההטבות שיש בסעיף 46. נדמה לי שהגדלתי את זה פעמיים. כדי לשנות בעניין של סעיף 46, זאת חקיקה. מה שאתה אומר נשמע הגיוני. יכול להיות שאם אנחנו נתחיל לדון בעניין הזה, יתברר שזה קשה לעשות את זה ואי אפשר לעשות את זה אבל יתחיל לזרום חלק של העניין ובתנאי שאתה מניח הצעת חוק. אם אתה שואל אותי, אני אחתום אתך על הצעת החוק אבל נצטרך לבוא בדברים עם הממשלה, במקרה הזה עם האגף שעוסק בסעיף 46,

סיכמנו.

זאת דרך המלך. זאת לא אמירה שהיא רק אמירה חיצונית. זאת אמירה מעשית. אני לא מאמין שנצליח לשנות כך שיהיו אזורים בהם זה יהיה יותר גבוה.

חוק עידוד השקעות הון עובד כך. חוק עידוד השקעות הון, מטבע בריאתו הוא כזה. נכון. סעיף 46 מטבע בריאתו הוא לא כזה. מי בעד אישור הרשימה 13-248-18? מי נגד? מי נמנע?

הרשימה אושרה פה אחד. על סעיף 86 אני מגיש רביזיה אבל ברגע שאתה אומר שבדקת את זה והכול בסדר, וכי יכול להיות שזאת בעיה פנימית שם, אני מסיר אותה. אני עושה זאת ליתר זהירות. אני לא מכיר ואני לא יודע. יכול להיות שזה סתם משהו פנימי שם. אני סומך עליך שאתה תאמר לנו שהתברר שהדוחות נחתמו כדין והבקשות הוגשו כדין. אני אבדוק ואני אמציא לכאן גם מכתבים ממנהלי העמותה. אני לא צריך יותר מדי. אם זה בסדר, זה בסדר. בשביל השקט הנפשי שלי,

תודה רבה. אני מודה לכם. הישיבה ננעלה בשעה 10:27. 13 נובמבר 2018 לכבוד מר ערן יעקב מנהל רשות המסים משרד האוצר ירושלים הנדון: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מכתבך מיום כ"ג בחשוון תשע"ט (01 בנובמבר 2018) הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים,

החליטה לאשר את העמותות הבאות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה: